צוהריים טובים. זאת הישיבה האחרונה בכנסת הזאת של ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לעניין הטיפול והסיוע לנפגעי פוסט טראומה בעקבות לחימה. אשאיר את

לקצר את תהליך ההכרה של לוחמים,

אפשר לקרוא לזה סוג של עינוי הדין שהלוחמים סובלים ממנו במהלך תהליך ההכרה. כשנברתי והרגשתי שאנחנו טיפה לוחצים, הסתבר שבמקביל התחילו להתקיים דיונים משמעותיים יותר כלפי רעיון שהעלה אותו ד"ר

אני רוצה להגיד משהו על המודל שאנחנו רוצים להציע. זה מודל שהצענו למשרד הביטחון. אנחנו זה בית חולים שלוותה. תיכף תבינו, הוא מודל שלא יכול להקים אותו בן אדם אחד. הדרך שלנו

אתם רואים: "שומר איתן שיטת סקירה משולבת לאחר חשיפה לקרב, הפרויקט האבחוני לאחר מבצע צוק איתן". כשהצגנו את זה לקהילה הפסיכיאטרית, ובין השאר לאנשים שמאוד מתעסקים ב-PTSD, היה

כולנו יודעים שאם יש משהו שלא עובד ב-PTSD

איזו גישה טיפולית או שיקומית שהיא גנרית, הדבר הזה פשוט לא עובד. זה דבר מאוד מאוד אישי ולוקלי. אנחנו רוצים להיות מסוגלים לייצר משהו מן האישי ומן המדויק הזה גם לגבי

אם יש משהו עוצמתי מאוד שאני למדתי מפרויקט "שומר איתן" וממאות החיילים שראיתי גם במהלכו וגם אחריו זה עד כמה מגע קבוצתי הוא משמעותי באבחון של PTSD. אנחנו פיתחנו כלי שיודע לעשות את הדבר הזה בצורה די מדויקת. אם שאלתם את עצמכם למה שישה משתתפים אז זאת הסיבה כי אנחנו רוצים לייצר קבוצה שתאפשר

אבל היא מבוססת גם על הערכה קלינית ישירה,

אני מניח שחלק גדול מאוד מן האנשים פה שמתמצאים מאוד ב-PTSD יודעים שבחמש השנים האחרונות, בייחוד מאז הכניסה של ה-DSM5, המרכיב הנוירו-קוגניטיבי ב-PTSD הפך להיות יותר

עוד דבר שמתעסקים בו עכשיו הרבה מאוד זה הטיפולים האקסלטוריים, המאיצים, כדוגמת טיפולים קוגניטיביים להעצמת יכולות קוגניטיביות,

כל אלו הם ה-Reference book שלנו ללימודי

מה חלקם היחסי בהוצאתה של האחריות הזו מן הכוח אל הפועל. אני אומר את זה מכיוון שהדוח הזה בעצם מייצר וזה אולי החידוש הגדול שלו סוג של אמנה בין אגף השיקום, או בין הגוף המשקם, לבין המוערך.

אילו כיוונים של פריצת דרך אופן כזה של עבודה יכול לתת לנו? מה המגבלות של המודל

אשמח אם תישאר איתנו, ד"ר מנדלוביץ'.

אני מבקש שפרופ' קוטלר יתייחס

קשה לי לשער אבל אני מניח שאנשים שלא ירצו את המסלול הזה יוכלו ללכת במסלול הקונבנציונלי. בסך הכול המודל נשמע מודל משופר, מודל של "תחת מטרייה אחת", אבל נהיה הרבה יותר חכמים אחרי שנעשה פיילוט עם 30 נבדקים.

כי אני מדבר על קבוצת אנשים שפונה אלינו להכרה ושאצל חלק נכבד מהם הטראומטיזציה

קודם כול, אני מברך על היצירתיות לחשוב איך אפשר לעשות משהו אחר ממה שקורה כרגע. כרגע

זה קשה מאוד. אני רואה שישתמשו גם ב-MMPI ובוודאי יש שם איזשהם מדדים שאולי יכולים לעזור בעניין הזה אבל אי אפשר להתעלם מהקשר בין מה שאתם רוצים לעשות לבין החלק

כפי שאמר דני ברום, הסוגיה שלא כולם יכולים לעבור את הסדנה הזאת אני יכול להגיד

כבר חודשים ארוכים ואני יודע שעם התהליך הקיים הוא מתקשה לשתף

ד"ר מנדלוביץ', בבקשה. שאל פרופ' ברום בצדק מה הוא המרכיב של ה-IPT. אני רוצה להשתמש בזה בתור דוגמה ולהראות לכם איך הדבר הזה עובד. אני משתף ברשותכם את השקף: כשעושים את הקבוצה האבחונית יושבת קבוצה של שישה אנשים עם שני אנשי מקצוע ומתנהלת קבוצה של שעה. בתום הקבוצה הזאת שני אנשי המקצוע מדרגים כל אחד מן המשתתפים על הצירים

המערכת אז תוכל לא להביא אותם אמנם למרכז אבל תוכל לתת להם תשומת לב מאוד מאוד ייחודית שהיום קצת קשה לתת כשהמערכת נמצאת בסוג מסוים של הצפה. תודה רבה. תודה רבה. אבנר גולן, תרצה

ויכול להיות שקבוצה תביא לרתיעה של חלק מן המשתתפים.

וכשהם נכנסים למסדרון הזה, באחד המבואות שלו יש עבודה קבוצתית. צריך לבחון את זה. אנחנו נבחן את זה כמובן בצורה מדוקדקת לפני שאנחנו יוצאים לדרך.

לא שמעתי שזה מקצר בחצי שנה, בחודשיים, בשלושה או ארבעה חודשים.

עדיין אי אפשר לדלג על התהליך של מציאת קשר סיבתי לאבחון.

כפי שגם נאמר לפניי, אני לא חושב שאנשים יסכימו להיעדר למשך שלוש ימים מעבודה, חצאי ימים, להגיע למוסד, בכל זאת הוא מוסד לבריאות נפש. מגישים תביעה על פוסט טראומה אז זה לוחמים לשעבר. צריך לחשוב גם על הדברים האלה. דבר נוסף, יש את היחידה לתגובות קרב. היא גוף צבאי ששילח אותם לצבא. אני לא מבין למה להקים עוד גוף ועוד גוף ועוד גוף. הכול קיים, הכול ידוע. תעבו את המערכת הצבאית, את היחידה לתגובות קרב, תפרסו אותה בכל הארץ, תעבו אותה ברופאים. יש להם קשר הרבה יותר ישיר עם הצבא, הרבה יותר מפוקח מגופים אזרחיים. אני לא מבין למה לפתח כל מיני מערכות חדשות ואבחונים חדשים. בנוסף, לגבי התהליך עצמו, ברגע שהתובע החדש מגיש בקשה להכרה שולחים אותו לבית חולים שלוותה והאבחון נעשה בקבוצה. השאלה אם הוא ירצה להגיע לשם או לא ירצה להגיע לשם. חשוב מאוד לדעת: בכמה זמן זה מקצר את התהליך? זה להקים עוד תהליך ועוד תהליך. פרט לכך, היחידה לתביעות וקביעת זכאות אין לה כוח אדם גדול, גם הם נמצאים בחסר. פרופ' קוטלר יציין קשר סיבתי. מי יטפל בתיקים האלה לאחר מכן? יש מנגנון בתוך היחידה? צריך לשאול את כל השאלות האלה. בסדר גמור. שלא נצא בתחושה שבגלל שזה דיון אחרון לכאורה סגרנו פה את כל הפינות. ממש לא. אני מאלה שחושבים שאנחנו צריכים לעשות שינוי עומק רציני ומשמעותי באגף השיקום, אתה מכיר את העמדה שלי. זו לא רק העמדה שלי, אני חושב שזאת עמדה שחוצה רבים בבית הזה, וגם רבים מבעלי העניין בסיפור זה. אני חושב שהיוזמה של ד"ר מנדלוביץ', גם כמי שהיה בין היוזמים של "שומר איתן", מגיעה ממקום טוב מאוד. היא מאפשרת התייעלות של המערכת. זה יהיה שנים אחרי פיילוט. גם לעשות פיילוט זה טוב, זה פותח את הראש ופותח כיוונים חדשים.

כפי שהוא הזכיר כאן, זה יכול להפנות יותר כוח אדם לעסוק במקרים האחרים. בסופו של יום יהיו אנשים שיעדיפו את המסלול הזה. אין ספק שהבעיה המבנית, מבחינת המבנה הארגוני, היא בעיה קריטית ומשמעותית, שזה יהיה חיצוני. אני חולק על מה שאמר פה חזי משיטה. אני חושב שהדיונים פה בוועדה גרמו למודל הזה להתרומם, זה לא קרה ככה סתם. יש הרבה דברים שצריכים לזוז ולהתקדם. לא סיימנו את מלאכתנו בעניין הזה. היה לי חשוב להעלות את זה כי אני רוצה שהנושא הזה יצוף וידובר. בסופו של יום אם לפחות כלפי 30%, 40%, אולי 50% ואולי אף יותר מן הלוחמים נצליח להביא אותם למסלול קצר יותר הרי זה חלק מן המטרה שלנו, לנסות למצוא איך מקצרים את התהליך. האם כל העיכובים בתהליך נמצאים רק באבחון? ממש לא. הרי אפשר לקחת את האבחון של היחידה לתגובות קרב וללכת איתו גם. אנחנו רואים שבאגף השיקום מתקשים לעשות את זה. יש לנו הרבה עבודה, ממש עוד לא התחלנו, אבל כן יש כאן יוזמה חשובה, שצריך לשים אותה על השולחן. אם ייצא פיילוט יהיה אחר כך בטח מה להגיד, כולל ההערות שאמרת עכשיו: איפה זה ממוקם, אולי לפרוס את שלושת הימים האלה על פני שלושה שבועות, יום אחד בשבוע, יכול להיות שאפשר להתאים כל מיני דברים כאלה ואחרים. אני חושב שזה מצוין. מישהו כאן כתב לי: אולי אפשר לבקש דיון נוסף בפגרה? יכול להיות שנעשה את זה. אנחנו נבקש. יש לנו פה מנהלת חשובה. בכלל כל הצוות של הוועדה היה לצדנו, חיבק ועטף ומחובר לגמרי למשימה הזאת. אני מרגיש כמו במסיבת פרידה. אנחנו רק יוצאים להפסקה קטנה, אנחנו לא במסיבת פרידה. זאת גם הזדמנות להגיד כמה דברים של סיכום. בתקופה המורכבת מאוד הזאת מבחינה פרלמנטרית, מבחינה פוליטית, בסופו של יום קשה לומר שהייתה כאן חקיקה בכנסת, אבל בכל הבלגן הזה שאנחנו חיים אותו בכל המדינה כן הצלחנו להעלות את הנושא החשוב הזה לסדר היום. לא לבד, ביחד עם ארגון נכי צה"ל, ביחד עם לוחמים שיזמו והקימו עמותות, כל אחד מהסיפור האישי שלו. אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה, חיים כץ, שנתן לי את המנדט החשוב לפעול ולעשות ונתן פה את הגב. אני מזכיר לכם את שני הדיונים הראשונים, איך הוועדה הזאת קמה לשבת פה ולראות את חיים כץ "נותן בראש" בעניין הזה. אין ספק שזה יזיז כמה דברים באגף השיקום, אבל העבודה עוד רבה. עסקנו גם בהקשר של פיקוח פרלמנטרי, גם העלינו את זה לסדר היום. היו גם פגישות אל מול אגף השיקום, אל מול משרד הביטחון. אני חייב להגיד תודה עמוקה לעידן קלימן, יושב-ראש ארגון נכי צה"ל, לאבנר גולן ולשותפים האחרים. אתם בהחלט מהווים את חוד החנית במאבק על זכויותיהם של נכי צה"ל, שעשו וממשיכים לעשות היום למען מדינת ישראל. היו איתנו, מלבד העמותות, גם ההורים, בנות הזוג, הילדים, בני המשפחה, הלוחמים וגם המשפחות השכולות שליוו אותנו בצורה כזאת או אחרת. אני רוצה להגיד תודה לשר מיכאל ביטון שנקט עמדה, ואני כן מצטער שהשר גנץ, במקביל לכל מה שהתרחש כאן, לא נתן את הכתף שנתן השר מיכאל ביטון. על זה כואב לי, כי יכול להיות שאם הוא היה עושה את זה מהמקום שלו אני לא הייתי צריך להגיע למנכ"ל משרד הביטחון שאני צריך לומר שברגע שפגשתי אותו אז כבר הכול היה אחרת והשיח שלי איתו הוא איכותי, מקצועי וטוב ואני נמצא איתו בקשר מידי שבוע. אבל אין ספק שאם השר גנץ היה עושה כאן משהו אחר אז דברים היו לי הרבה יותר פשוטים. לצערי הוא לא עשה את זה. דווקא ציפיתי ממנו, בתור מי שהיה יושב-ראש נט"ל, כן לתת לזה גב. לא צריך יותר מדי, פשוט צריך להצביע עם האצבע במקום שהוא נמצא בו ודברים צריכים לזוז אחרת. אני מקווה שלא שכחתי אף אחד. הצוות הנפלא של הוועדה:

כולן, הצוות שלי: אליחי שהפך להיות חלק מן הצוות של הוועדה בהכנה של כל העניין הזה. אנחנו כאן כדי להמשיך להילחם על זה, בעזרת השם, גם בקדנציה הבאה. אין ספק וכאן אני צריך להגיד ביושר בשביל לפעול באינטנסיביות הזאת צריך גם לקבל את הכלים הפרלמנטריים בהתאם. הוועדה הזאת הייתה כלי פרלמנטרי שאיפשר לי לפעול בעניין הזה. אני את הנושא הזה לא מתכוון לעזוב. אני מתכוון להמשיך לטפל בו. הוא נמצא בליבי ובנפשי. זה חשוב לחוסן ולחוזקה הלאומי של מדינת ישראל. דיברתי על זה בנאום הבכורה שלי ואני מדבר על זה עכשיו בסיכום. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 13:00.